בוקר טוב לכולם, היום יום שלישי ה- 18 לינואר 2022, אנחנו פותחים את הישיבה בנושא שיבוץ מורים ערבים, ואני רוצה להתחיל בסוגייה הבסיסית שאנחנו דיברנו עליה